אני פותח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, דיון מהיר: חברות הביטוח מפעילות מניפולציות על מבוטחים גוססים כדי לא לשלם למבוטחים את המגיע להם. בוקר טוב לכולם, אנחנו נשתדל לשמוע כמה שיותר מהמוזמנים לוועדה הזאת. אני רק מזכיר את כללי הישיבה הזאת: עד שלוש דקות לכל אחד שמדבר. לא מתפרצים גם אם הנושא הוא כואב ונושא שמעלה המון אמוציות. אנחנו נשתדל למצות את הסוגיה ולצאת עם החלטה או